צוהריים טובים לכולם,

היום בנושא פיתוח וטיוב רפואת החירום באזור הגליל, חלק מיום שבאמת לבקשת חברי הכנסת ולבקשת חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי שמתייחסת